תקנות המתווכים במקרקעין (פעולות שיווק) (תיקון), התשע"ז-2017. גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, רשמת, דובר, ערוץ הכנסת. ברשותכם, אומר כך בפתיח: אני לא מתכוון לקיים דיון בתקנות, מכמה סיבות. זה מונח לפתחי בתוך ההליך שהכנסת התפזרה. לא התעמקתי בזה. הגיעו אליי המון-המון טלפונים והשגות של מתווכים בעניין הזה. אין לי אפילו עמדה. דיון שיש לו עוד דיון אני לא מקיים אותו. כלומר אם אני לא יודע שאני מגיע, מתקתק עניין שוב, אמרתי אני מביא דברים רק שהם בהסכמה, או הממשק הזה, שאני יודע לומר: אני כבר בסוף הדרך, כמו הדיון הבא, שהוועדה דנה בו אפילו יותר מדי שעות, אם אומר את זה קצת בהגזמה. בעניין הזה אין לי שום כוונה לקיים את הדיון. גם באתי בדברים עם נציגי המתווכים. הם חשים את אותה תחושה בדיוק מנקודת המבט שלהם, ואני מצפה שגם אתם תאמרו לי את אותם דברים.

עו"ד אראם שנאן, לשכה משפטית, משרד המשפטים. גם אנחנו קיבלנו במהלך הימים האחרונים המון הערות. ההערות הללו גרמו לנו לבקש ישיבה נוספת. פנינו ללשכת המתווכים לשאול את דעתם, וגם הם חושבים שיש לבצע את אותה חשיבה, אז אנחנו כרגע במשרד המשפטים מבצעים מהלך כולל, לבחון את כל תחום המתווכים וכל תחום התיווך,

שלא יצביע עכשיו על התקנות, ולאפשר לנו לבחון את זה מחדש. בבקשה, חבר הכנסת פולקמן.

אז אני לא מבין, למה הבאתם את זה שוב, אבל בסדר.

יש הערה אחת שאני מבקש, אם אתם כבר בוחנים הכול. הערתי את זה בפעם

סוגיית

כיוון שגם פה,

אם כל פעולות ההצגה של הדירה,

נעשות על-ידי מתווך, זה צריך להיות מוגדר בדירה בבלעדיות, שיש לזה משמעויות. כלומר כל האופציות להראות את הדירה. לא צריך את הפרוצדורה. כי מה היום הנוהג השכיח

למה לי להגדיר את זה בבלעדיות? זה מייצר עליי מגבלות, אז אני לא מגדיר את זה. אבל בפועל הדירה הוא רק בידיים של מתווך אחד. הוא מראה אותו, רק הוא מפרסם אותו. הציבור לא יכול לראות את הדירה אלא דרך אותו מתווך, וזו הלכה למעשה בלעדיות. לכן אני מבקש, ככל שהדבר הזה נבחן,

הבלעדיות ייבחנו.

תודה. תחשבו על מה שפולקמן אמר, מה שאנחנו אמרנו. תודה רבה, הישיבה נעולה.

בשעה 10:25.